ברוכים הבאים לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. אני מאוד שמחה לפתוח את דיוני הוועדה הזאת בכנסת ה-23. זה דיון ראשון,

לכשעצמי זו זכות עצומה ואחריות ענקית לעמוד בראש ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. אני חושבת שזו אחת הוועדות הגדולות, המשמעותיות והמשפיעות ביותר בכנסת ישראל. כמו שאמרתי ביום רביעי אחרי ההצבעה על המינוי שלי, אני נכנסת לתפקיד החשוב הזה בענווה

יכול להציע את החשיבה העמוקה. הוא יכול להציע למקבלי החלטות ולשרי הממשלה שיתוף פעולה ושותפות בקידום

כמו שאמרת, יש לנו הרבה מה ללמוד ממה שקורה בעולם. באירופה, רעיונות של חילוץ ירוק נעשים מאוד מרכזיים בין

ימן לכך שהאיחוד מתכוון להמשיך בצעדים שהוא נוקט

להמשיך ולקדם את המדיניות

אלה מנגנונים כלכליים שצריכים להיות מוכנים מראש.

כאשר רוצים לצאת מהמשבר, מפעילים אותם. דוגמה אחת זה הנושא של הקרן לחקלאות,

הפחתת זיהום בקרקע ובמבנים אותם אתרים שיש בהם זיהומי קרקע, יש לפעול על מנת לאפשר אותם לבניה מחדש, של אותם שטחים שנמצאים בדרך כלל בלב אזורי הביקוש ולא

בחרתי בארבע סוגיות שבעיני קריטיות

היבט פרקטי, שנוכל לצאת מפה עם אמירה יותר מעשית. אחד הדברים שכבר הוזכרו והתועלת הכלכלית שלו היא משהו שקל לכמת אותו וקל להרגיש וליישם אותו,

בטוח שצריך לחפש בעולם, יש נתונים מישראל. גם הדו"ח של האגודה וגם של אקו-טריידרס שעשו למגזר הציבורי. יש לא מעט מדינות, אפשר לבדוק באיחוד האירופי, קנדה ובערים

אנחנו לא רוצים להוציא נוהל שאי אפשר יהיה בפועל ליישם אותו. אנחנו

כלכלי תעסוקתי. ד"ר אורי שרון, ספר לנו איך השקעה בפיתוח ענף האנרגיות

וייצור מקומות עבודה חדשים במשק. מעבר לתועלות העצומות גם

זה ממש לא משק החשמל שלנו. אני מתנצלת שאני מפסיקה אותך,

ברור לחלוטין הפוטנציאל שיכול להיות לשוק האנרגיה המתחדשת בדיוק בנקודת הזמן הזאת. שחר סולר ממנהל

יש לנו משימה אסטרטגית שאנחנו מובילים יחד עם לא מעט משרדי ממשלה, יחד עם האיחוד האירופי להכנת תכנית להתמודדות

אני רוצה שנקדיש את מעט הזמן שנותר לסקירה קצרה של פרופ' נתן זוסמן. אחד הדברים החשובים שאנחנו צריכים להבין זה נושא ההשקעות. יש המלצות של ארגון ה-OECD בנושא של מענקי חילוץ ואשראי בערבות המדינה.